בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ברוכים הבאים, פעם ראשונה שאתה נמצא כאן

הפנייה שלי בעניין קרן העושר.

אני רוצה לדעת מה נעשה עם הדבר הזה. חוקקתי את החוק בהיותי יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה. בלי לימודי ליבה היית יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה. החוכמה היא שהוא עשה את זה כשהוא היה שם ולא בוועדת הכספים,

אנחנו משתמשים בביטוי: שוק העבודה הוא הדוק אבל לא ממשיך להתהדק. אנחנו רואים את זה גם במספר המשרות הפנויות. כפי שאתם רואים, בקצה השיעור יורד מעט אבל הוא עדיין בשיעור גבוה מאוד. פה כמובן צריך להמשיך לבחון לאן המגמות

אנחנו עושים את זה בכל הדרכים שלנו, ופה אתם רואים את התוצאה. אתגרי המשק אגיד מספר מילים על הטווח הקצר והטווח הארוך. הטווח הקצר הוא בין שנה לשלוש שנים. אין ספק שפה עומד לנגד עינינו הגירעון הפיסקלי המבני. ברקע גם כל נושא גודל

בבקשה.

נתנו לכם פירוט עמוק מאוד פה. לגבי הפריון, פריון העבודה בישראל נמוך יחסית,

נתת סקירה ארוכה מאוד של המצב הפיסקלי והמדיניות הפיסקלית והצורך לא לחרוג מיעד הגירעון, ופה בעצם אתה מגיע לשאלה איך אנחנו מגדילים את העוגה,

התוצר.

אין ספק שיש פה אתגרים בטווח הקצר ובטווח הארוך. מפאת הזמן, אתם רואים פה בשקף שנושא ההשקעה במלאי ההון בישראל הוא לא

שבה כמעט כל הרגולטורים כבר הציגו את הנושאים שתחת חסותם, קודם כול כדי שתהיה שפה משותפת בין הרגולטורים. אנחנו עכשיו בתהליך שבו אנחנו אמורים

הרי הרעיון המרכזי של הוועדה הזאת הוא

הדיון כאן הוא בדיחה או הצגה?

לא מקובל עליי שאתה לא נותן לקבל תשובה לשאלה לגיטימית. על פי דוחות בנק ישראל מ-2019 הקרן תעבוד

ניסינו ועשינו ותיאמנו עם כל הגופים הנוגעים בדבר,

והכול בסדר, מבחינת החקיקה הכול בסדר. ועדת איתור התכנסה. זה כסף שמבטא פעמיים וחצי החזרה של השקעה.

תודה רבה.

יש עוד מקומות עבודה פרט לשירות

אנחנו לא הופתענו מן המסקנות הללו של הוועדה בשל הניסיון שהיה לנו בארבע השנים האחרונות בעיקר בנושא יוקר תשלומי

אגב התפלאתי שלא ראיתי במצגת היפה והערוכה היטב שלך את נושא תשלומי הדיור בכלל. הרי שוק הדיור הוא שוק מאוד מאוד משמעותי, והנושא של יוקר תשלומי הדיור לא

מאפס לאחד זה עלייה אין-סופית. אני זוכר את זה. תודה רבה. אדוני הנגיד, תיכף נדון גם על התקציב. אני מבקש לשמוע, אם אפשר, תשובות קצרות. גם